אני פותחת את הדיון של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.

במאי, 2022 ואנחנו נדון היום שנושא של הצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול למאבק באלימות כלפי נשים. אני רוצה להזכיר לכולם שביום ה-25 לנובמבר 2021,